שלום לכולם.

אנחנו בדיון שכינסנו בהמשך לבקשת הממשלה להאריך ב-48 שעות את מועד הנחת הצעת חוק בנושא של הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה, החלטה שהיא הוראת שעה, תש"ף-2020. להזכירכם קיבלנו בקשה מהממשלה להמשיך ולעשות שימוש בסמכויות או בהפעלת הכלי בתנאים המחמירים כפי שהוצגו בהחלטת הממשלה המעודכנת ונתנו אישור להמשך שימוש למשך כשלושה שבועות, אבל בהתניה שהצעת החוק תונח על שולחן הכנסת בטווח של שבועיים, ואם ההצעה לא תגיע עד היום בעצם ההיתר יפקע ויתקצר. אנחנו קיבלנו בקשה מהממשלה מכיוון שהנושא הזה עדיין בדיונים, לדחייה של 48 שעות כשהצעת החוק התקבלה בממשלה להניח אותה ביום ד' ולא היום. רז נזרי נמצא אתנו? עדיין לא. כי אני מבין שמתקיימת עכשיו ישיבת קבינט הקורונה. טוב, הבקשה עומדת לפנינו. יש התייחסות? את רוצה לקרוא את הבקשה? ביום 26.5.2020 החליטה הממשלה לאשר את בקשת ועדת הכנסת לענייני שירות הביטחון בראשותך, לפיה יפקע תוקפה של החלטת הממשלה בעניין צמצום הסמכת שירות הביטחון הכללי לסייע במאמץ הלאומי לצמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש, ככל שהצעת החוק שבנדון לא תונח על שולחן הכנסת עד ליום 8.6.2020. הממשלה דנה היום בהצעת החוק והחליטה לקיים עליו דיון נוסף במסגרת ועדת השרים לעניין התמודדות עם משבר הקורונה והשלכותיו, דיון המתוכנן להתקיים ביום ה-8.6.2020. בנסיבות העניין מבקשת הממשלה להאריך ב-48 שעות את מועד הנחת הצעת החוק שבנדון על שולחנה של הכנסת. אני שוחחתי גם עם שר המשפטים אבי ניסנקורן וגם עם מזכיר הממשלה צחי ברוורמן, גם עם המשנה ליועץ המשפטי, עורכת הדין דינה זילבר וגם עם רז נזרי המשנה, אני מבין שהצעת החוק מוכנה, הוצגה בפני הממשלה ביום א'. היתה כוונה, היתה בקשה של מליאת הממשלה להעביר להמשך הדיון לקבינט הקורונה ועדת שרים לענייני קורונה שמתכנסת ממש ברגעים אלה. נראה לי שעל פניו המאמץ הוא כן, אמיתי והכוונה היא להציג בפני הכנסת. לכן אני לא רואה כל בעיה להיענות לבקשה להמשיך את תוקף ההחלטה שלנו ל-48 נוספות בשים לב למסגרת הכוללת שניתנה, עד ה-16 לחודש. אנחנו ניאלץ להתכנס כשנראה את הצעת החוק ונראה מה עמדת הממשלה. אני מניח שלא נסיים את הליכי החקיקה עד ה-16 לחודש, וזה דיון שיהיה דיון נפרד.

אם הממשלה תבקש להאריך את תוקפה של ההחלטה, אנחנו - - - כן, נראה את החלטת הממשלה. חבר הכנסת סער, יש לך איזושהי התייחסות לעניין? אני מבין שמדובר על הארכה טכנית של יומיים.

שההחלטה מופעלת מאוד בצמצום. לפי דו"ח שקיבלנו ממשרד הבריאות אתמול והופץ לחברי הכנסת, היתה פנייה אחת בלבד לגבי אדם שלא ניתן היה לתקשר אתו באופן אחר. זה מעיד - - - צריך לציין שלמיטב ידיעתנו עד היום לא אושר נוהל כיצד מופעלת ההחלטה. זה נושא שצריך לחשוב עליו. זה עובד לשני הצדדים זאת אומרת, לעניין ההארכה הזמנית אני לא רואה שום קושי, אבל לעניין ההסדר הקבוע אם אנחנו מגיעים לנפח של אדם אחד, זה יעלה ברצינות את השאלה האם יש צורך בחקיקה ראשית כזו.

קודם כל אני רוצה לציין שבניגוד לנוהג או למודל ההפעלה המקורי של הממשלה, ההחלטה המעודכנת שהוגשה בפנינו ושאושרה לפני שבועיים דיברה על הגבלה וצמצום של השימוש - - - רק למי שלא ניתן באופן אפידמיולוגי לקיים את החקירה.

אבל אם בסוף אנחנו מגיעים להיקף הזה תהיה לנו שאלה אחר כך לעניין החקיקה.

אבל אני מציין את זה לטובה במובן הזה שאנחנו לפי הדיווח הזה רואים שאכן הממשלה מצאה לנהל את החקירה האפידמיולוגית בצורה שמספקת, לפחות בהיקפים שמתמודדים אתם בימים אלה, ואנחנו רואים בימים אלה סוג של התעוררות. עדיין זה לא אומר שצריך להוריד את הדריכות, והציבור חייב להמשיך ולהישמע להנחיות של ריחוק חברתי ושל שמירה של אמצעי היגיינה וכדומה. משרד הבריאות מחובר?

מי מחובר? משרד המשפטים. יש נציגים של משרד המשפטים, אם צריך משהו אנחנו נוכל להוסיף. רק לגבי הנוהל האם את יכולה להבהיר לנו האם פורסם נוהל? נכתב נוהל? אנחנו ממש בישורת האחרונה של האישור על ידי היועץ. הבנתי, בסדר. אז אני רוצה להעלות את זה להצבעה אישור להארכה ב-48 שעות של מועד הנחת הצעת החוק על שולחן הכנסת.

אין נמנעים אין בקשת הממשלה אושרה. תודה, הבקשה אושרה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 13:11